תודה, כבוד היושב-ראש על ההקדמה.

התחלנו את הדיון על תכנית שלבים לפני כחודשיים מהפרספקטיבה שלנו, כלומר, בעיקר על מצבם של אותם כ-1,500 ילדים שזכאים לשירותים במסגרת התכנית. התכנית היא על פי חוק. אנחנו מבינים שיש ילדים שממתינים בתור וגם על זה חשוב לשמוע. חשוב לנו לשמוע מה קורה עם הילדים

התקנות האלו לא הגיעו עד היום.

אבל עד היום הן לא הונחו באופן רשמי על שולחן הוועדה לאישור. הן פורסמו לדיון ציבורי ולהערות

רחלי אברמזון, בבקשה.

אומר בפתח דבריי בדיוק את מה שהדגשתי בפעם הקודמת. התהליך שאנחנו מובילים בהעברת השירות למשרד החינוך יהיה תהליך מבוקר. הדאגה שלנו לכך שאף ילד לא ייפגע עומדת בראש ובראשונה לנגד עינינו. לכן,

היא תהיה מתואמת יחד עם הורי

גם לא כולם רוצים. בדיון הקודם,

הכרזתם על התכנית להעביר את הניהול למשרד. אני מתרשם שהדברים הולכים באיטיות. האחד

אני רוצה לומר שנושא העסקת מטפלים במערכת החינוך הוא

גם משרד ראש הממשלה מעורב בתהליך הזה. דודי יכול להוסיף, הוא בראש הצוות המוביל. רחלי, כל ה- 600 קיבלו מכתבי פיטורים? מורים וסייעות, כולם? אני לא שמעתי

לפי מה שאת

ניכר שהשם של התכנית מתאים לאופן הפעולה שלה,

מפטרים, מחזירים, מפטרים ומחזירים. אנחנו תלויים ברגולטור שלנו ואנחנו עושים את מה שהוא מאפשר לנו.

רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): אוהד לימור,

תודה רבה לחברי הכנסת רם שפע ויוסף ג'בארין על העלאת הנושא הזה, זה לא מובן

השבתנו את המערכת לשלוש שעות. עשינו שביתת אזהרה ואנחנו נמשיך להשבית את המערכת ונגיע גם להשבתה מלאה אם צריך, למרות שמבחינתו זו כמובן פגיעה קשה מאוד בפרנסה ופגיעה

ישבתם בכלל?

מיפוי של העובדים לפי ותק, השכלה והכשרות אבל לא הייתה לה המשכיות.

מי יעסיק אותם, באיזה תנאים, באיזה היקפים, באיזה בית ספר. הרי העובדים האלה, כמו שאוהד אמר,

לגבי ההפרטה, בוודאי שאנחנו מאחלים לעובדים שיועסקו

אבל זה לא מספיק להגיד הלאמה. אלוהים הרי נמצא בפרטים הקטנים, זה לא מספיק להגיד שמעבירים לבתי הספר,

איך זה נראה, יש הרי עשרות שאלות פתוחות.

נכון? אני מזכיר לך שנכנסו עכשיו למערכת אלפי מורים שהם לא מוסמכים. דבר שני, שאלנו אותך שאלות ספציפיות על המתווה. האם יודעים להגיד היכן אותם מורים יהיו, מה יהיו השעות שלהם,

האם הם יועברו לסוג

זאת בדיוק המהות. ‏אני אומרת בצורה מפורשת: אנחנו לא יכולים ואין לנו

היו לזה אולי יתרונות אבל התפיסה שלנו אומרת שלילד יש בית, הבית הוא בית הספר שבו הוא אמור ללמוד. גם אם הוא לא יהיה פרק זמן מאוד

בדקתם את זה?

ה-600, כמה עונים על דרישות משרד החינוך? פשוט כדי שנבין את תמונת המצב, לא שאנחנו מסכימים עם הגישה הזו.

נותן להם מסגרת שלמה שדיברנו עליה בכל כך הרבה דיונים, הכוללת לא רק מענה פדגוגי, אלא גם רגשי וחברתי בתוך הקהילות בהן הם חיים. מענה שכרגע לא ניתן.

הדרך שבה זה מבוצע היא קריטית לטובת הצלחת המהלך, לא רק מבחינה לימודית פדגוגית, יש

איך זה עובד בפועל מהצד שלכם, יש פחות או יותר מתכונת קבועה בשבוע או שזה משתנה כל הזמן?

למשל במקרה שלך. אני אמא של - - - שהיא עוד מעט בת ארבע

גם היום התכנית משויכת לבית ספר וגם היום היא בפיקוח משרד החינוך.

הילד שלי היה לפני כן - - - בגלל

הסייעת ומנתחת ההתנהגות שמובילים את התכנית

עוד משהו שמאוד חשוב שאתם שוכחים לציין הוא מה שיקרה ברגע שמורה יגיע לבית הספר וילמד כמות כל כך גדולה של ילדים ויגיע לבתים של ילדים עם

לצערי, הוא נכווה בעבר מאנשי חינוך שלא ידעו איך לעבוד אתו והוא הגיע - - -. אם פתאום תיקחו לי את מנתחת ההתנהגות כי היא לא תסכים לעבוד בשכר נמוך,

מה אני אעשה? מה שעולה פה זה שיש חפיפה בין האינטרס של כל הגורמים המדוברים, הילדים,

אני לא מתייחס לכך שחלק פשוט לא ירצו. - - -, תודה רבה, הארת פה אור חשוב על הדיון. רחלי אני חוזר אלייך.

כפי שאת מבינה,

האם את יכולה להבטיח

לכן אני שוב אומרת, כל המטפלים וכל המורים שעומדים בתנאי הסף לקבלה למערכת החינוך,

אמרתי שאף ילד לא יפגע ואני חוזרת

ככל שזה

יגיעו לבית התלמיד וככל שזה לא אפשרי,

אבל זאת לא מערכת חינוך פרטית. אנחנו מדברים על מערכת של מדינה, מערכת חינוך ציבורית שתינתן באופן המקצועי ביותר, כפי שהיא ניתנת היום

גם מערכת הבריאות בהיקפים דומים.

כאשר מסתכלים על כל ההתנהלות הנוגעת להעסקת כוח אדם פרא-רפואי,

צריך להתייחס לזה באופן מסודר. הרי לא הגיוני שעכשיו על קבוצה מסוימת שאותה נקלוט נחיל תנאים שונים ממה שחל על כל המדינה. אם יש בעיה, צריך לבחון אותה ולפתור אותה אבל אי אפשר להחריג קבוצה מסוימת של

ם אותם תנאי סף של עובדי הוראה מאותם מוסדות חינוך שמהם מקבלים הסמכות. הם יאושרו על ידי המשרד,

עובדי המוכש"ר יהיו בדיוק באותה מידה,

כפי שהם מתקבלים

שאלה נוספת וחשובה היא האם ייתכן ש- 35% מהעובדים שהעסקתם, לפי מה שאנחנו שומעים ממשרד החינוך, לא עומדים בתנאי הסף של משרד החינוך? כן, חלק מהעובדים אינם עומדים בתנאי הסף. תנאי סף שאנחנו מדברים עליהם הם תואר ותעודת הוראה.

זה לא אולי יפגעו, חד משמעית אותם תלמידים הולכים להיפגע. זה מה שאמרנו, חפיפה בין האינטרס של המורה לאינטרס של הילד. משרד החינוך צריך לקחת את זה לתשומת ליבו לפני שהוא קובע את תנאי

לכן אנחנו כן רוצים לישר קו עד שנת תשפ"ב שהיא שנת הלימודים הבאה. עד תשפ"ב כל התלמידים נמצאים כבר עם מורים, עם תכנית יציבה, עם מטפלים שהם זקוקים להם והם באמת יוכלו להתחיל עם חבריהם את שנת הלימודים כמו כל תלמיד אחר.

האם המורים האלה יקלטו לתוך בתי ספר או לתוך איזו

הכול באוויר. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): הם לא מדברים איתם בקיצור. זה שורש הבעיה. לא קיבלת מכתב ממשרד החינוך שמזמן אותך: בוא אלינו להיקלט? שום דבר, שום מכתב, שום פניה. מכתב

אני מזמינה את אוהד לרכז את זה.

התרבות והספורט): רחלי, אני מנחש שפנו אליכם הרבה פעמים,

אף אחד מאתנו לא תמים. לא, יש לי פניה

יש ארגון יציג, חובתכם לשבת אתו כדי להגיע למתווה מוסכם שיועיל לכל הצדדים, בראש ובראשונה לתלמידים. מה פתאום בית משפט אם אפשר למנוע את זה. למה צריך להגיע לבית משפט אם אפשר לקדם את זה בלעדיו ומהר יותר. יש ארגון יציג, תשבו אתו. כדי להוכיח שאתם באים בתום לב ומתוך רצון טוב, תמשכו את מכתבי הפיטורים, תבטלו אותם. תשבו איתם למען התלמידים והמורים כאחד. אני לא מבין את ההתנהלות הזאת. רחלי, ביקשת מאתנו בפגישה את רשימת המורים שיש להם ושאין להם תעודת הוראה והעברנו לך את הרשימה הזאת. נכון. מה עשית עם הרשימה הזאת? וכולם בעקרון מעוניינים להיקלט?

אני שוב חוזרת ואומרת, מתוך הרשימה הזו עדיין לא ברור מי מעוניין לבוא לעבוד במשרד החינוך ומי לא. לעבוד במה?

על מה אנחנו אמורים להשיב? הכול באוויר. איך אפשר להתייחס? אנחנו רוצים לעבוד במשרד החינוך. אולי תדברי אתנו ותאמרי לנו איך לעבוד, איפה לעבוד,

מתיי לעבוד, באיזה שעות לעבוד, באיזה שכר לעבוד. מה, סתם לבוא למשרד החינוך. באמת, אני לא מבין את העניין הזה רחלי. רחלי, בעקרון הם אומרים שהם כן רוצים.

אני חושב שאף אחד מאתנו לא מצליח להבין וזה אומר דרשני לגבי ההתנהלות של משרד החינוך פה. השאלות של אוהד היו נכונות.

מצוינות. בסיסיות.

מה? עם מי? רוצים לעבוד אבל כל אחד רוצה מתווה.

את אמרת כמה פעמים שהצגת מתווה, אבל מה שהצגת היא העובדה שאתם רוצים לקלוט את מי שמורה.

את הדיון בבית משפט לא יזם משרד החינוך ואנחנו נכבד את האמירה שאנחנו צריכים להגיע לדיון בבית משפט. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): זה נכון. דבר שני, אני חוזרת ואומרת, כשאנחנו דיברנו על ניסיון לתפור לכל תלמיד את התכנית האישית שלו, זה כולל גם את מי שעובד אתו היום. אנחנו לא בהתעלמות מוחלטת. אמרתי וחשפתי את זה בפני ההורים וגם בפני המורים. בפגישה שהייתה לנו אמרתי: רבותיי, כשנגיע לרזולוציה של ילד,

עם 1,200, 1,500 שמות של ילדים, נתחיל לבדוק תלמיד תלמיד אל מול המשפחה, מול ההורים, מול המורים שעובדים איתם. נרד לזה אחד אחד. לכן גם אמרתי, התלמידים יעברו באופן מדורג. לא כל התלמידים ייעלמו ביום אחד ונגמר הסיפור. אמרנו כאן בתחילת הדיון שככל שנצטרך, אפשרנו לעצמנו את הארכת ההתקשרות עד שנה. אמרה כאן דליה, מנהלת התכנית, שבשלב הנוכחי הם מתארגנים לקראת הארכה של שלושה חודשים. זה לא משרד החינוך שהוציא מכתבי פיטורים.

את יכולה להאריך את מכתבי הפיטורים האלה ולדחות אותם בינתיים. להוריד את האיום הזה מהפרק? דליה אמרה את זה. אני אסביר דבר אחד, אנחנו פועלים על פי ההנחיות של המשרד.

המשרד מנחה אתכם. אני לא יכולה להאריך התקשרות, לפני שהאריכו לי את ההתקשרות. אני תלויה בהארכה של המשרד. ברגע שאני מקבלת מסמך פורמלי מרחלי או מהמשרד שיש לנו הארכה עד ינואר, מיד, באותו רגע, אני מושכת את מכתבי הפיטורים. זה אינטרס שלי קודם כל, אחרת עם מי אני אעבוד.

התרבות והספורט): כל הדרכים מובילות חזרה למשרד החינוך. רחלי, האם את אומרת עכשיו אמירה רשמית לפרוטוקול של ועדת החינוך שקדימה מדע יכולה למשוך את מכתבי הפיטורים? הייתה לי פגישה עם קדימה מדע ואנחנו עכשיו מתארגנים לקראת הארכת ההתקשרות לעוד שלושה חודשים. שיביאו לנו לוח זמנים. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): אנחנו מצפים תוך כמה ימים לקבל וודאות שאתם הנחיתם את קדימה מדע להאריך בשלושה חודשים את ההתקשרות כדי להסיר את איום הפיטורים מעל ראשי המורים. זה לא אמור להיות ככה, אבל לפחות זה.

האם זו הבשורה שאנחנו יוצאים איתה פה? רחלי, אני צודק? כן, אמרתי שאנחנו נערכים. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): לפי מה שאמרו אוהד ויעל, אני חושב שלא צריך להסתפק רק בדחייה, צריך לשבת איתם ולהציג להם מתווה ברור של תנאי העסקה. כדי שאותם אנשים יוכלו לפנות אליכם אם הם צריכים להבין מה התנאים שלהם. שלא נפגש בעוד שלושה חודשים ושוב נהיה חודש לפני האפשרות לפיטורים והם יגידו שאין להם מתווה והם לא יודעים מה קורה. אפשר להסכים גם על זה? יש כאן את עדי מהלשכה המשפטית שתענה על העניין. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): לא אמרנו פה שום דבר משפטי אבל בכל זאת,

אפשר לסכם על זה? אני מניח שהיא מתכוונת לכך שיש כבר עתירה. אבל עתירה לא מונעת אפשרות לשבת ולהסכים על דברים ואם זה יהיה מוסכם על העותרים, הם יכולים תמיד למשוך את העתירה.

התרבות והספורט): העתירה לא מפריעה.

כמו שאמרנו, צריכה להיות פניה וולונטארית של עובד הוראה שמעוניין. יבדקו באופן ספציפי את הנתונים שלו, את ההשכלה, את התעודות ואז לפי זה יראו מה קורה. אנחנו לא יכולים לצאת באיזושהי הצהרה או התחייבות.

התרבות והספורט): אני לא מכיר מציאות שבה עובד פונה ומבקש לקבל עבודה במקום שבו הוא לא יודע מה הם תנאי העבודה. כמו שרחלי אמרה, המתווה בשלבי גיבוש, כשהוא יהיה ברור וידוע אנחנו נפרסם את הדברים. כרגע זה עוד בהתייעצויות פנימיות, גורמי המקצוע שלנו צריכים לשכלל את זה. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך,

מחכים לכם עם המתווה.

רם שפע (יו"ר ועדת החינוך,

ניהלנו עכשיו דיון של חצי דקה. התחלת בלהגיד שהם יפנו אלינו, ואז אנחנו אמרנו שהם לא יכולים לפנות כי אין מתווה ואז את אמרת: נכון, עובדים על מתווה. זה אומר שההליך הנכון הוא שאתם צריכים בדחיפות לעבוד על מתווה כדי שאותם מורים ומורות יוכלו לפנות אליכם. זה בעבודה.

התרבות והספורט): התחלת בלהגיד שהם צריכים לפנות אבל הם לא יכולים לפנות עד שאין מתווה. יש כאן טענה שהמשרד לא פנה. המשרד לא פונה. ההליך הוא שאדם שרוצה, בא ואומר: מבקש אני. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): על בסיס מתווה. אנחנו הולכים בלופ. רם שפע

יש כאן ארגון יציג שמביע רצון שכל העובדים ייקלטו אבל הם מחכים לראות את המתווה. העובדים האלה כבר עובדים היום, מחכים רק להוראות שלכם בשביל לדעת אם לגשת או לא לגשת. אוקיי, אבל המתווה בתהליך עבודה. אפשר לקבל לוח זמנים? צריך לוח זמנים.

התרבות והספורט): בואו נסכם על לוח זמנים,

יש כאן הרבה היבטים שצריך לקחת בחשבון ולשכלל, יש כאן משהו שהוא חדש. אנחנו לא רוצים להתחיל משהו ולראות שהוא לא טוב אלא לצאת לדרך אחרי שעשינו את כל הבדיקות, חשבנו על כל ההיבטים, על כל ההשלכות, גורמי המקצוע, תקציבים. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך,

לקח לנו הרבה זמן אבל נראה לי שבסוף אתם מבינים שהאמירה "שיפנו אלינו" היא לא רלוונטית כל עוד אין מתווה. בהתחלה רחלי אמרה שיש מתווה, עכשיו אנחנו מסכימים יחד שאתם עובדים על המתווה. אנחנו מסכמים על שני דברים מאוד משמעותיים שצריכים לקרות.

משרד החינוך יסגור עם קדימה מדע,

שאפשר לדחות את איום הפיטורים בשלושה חודשים לפחות, שלא נאמר עד סוף השנה ואז האיום הזה בכלל ירד מהפרק. דבר שני, באותה דחיפות, כמה שיותר מהר, לסגור מתווה עם תנאים שיוכל לתת למורים ולמורות הבנה האם הם רוצים לבוא להיות מועסקים במשרד החינוך, ואז הם יוכלו לפנות אליכם. אני צודק? אנחנו צודקים, כי כולנו הבנו את זה יחד.

רק שצריך לבקש ממשרד החינוך שיהיה מתווה שבאמת מאפשר קליטה של העובדים. הרצון צריך להיות כן לקלוט אותם. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך,

עדי ורחלי, הסתדרנו על זה? אשמח שתגידו כן כי הפרוטוקול מחכה לשמוע את מוצא פיכם. אני רוצה רגע לדייק ולומר, שלא ישתמע שעכשיו אנחנו ממציאים. התפיסה הפדגוגית של המתווה והתהליכים שלו כבר מגובשים. ישנם עוד כמה דברים קטנים שאנחנו צריכים לסיים בדיונים פנימיים שלנו במשרד. הרעיון, הדרך וגם לוח הזמנים נמצא שם.

ברגע שהכול יתגבש וייסגר באופן סופי, נתחיל להיפגש עם המשפחות, עם המורים, עם האנשים ולתפור את כל הדברים. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך,

אפשר לקבל לוחות זמנים, 10 ימים, שבוע? אני לא רוצה להתחייב על 10 ימים, שבוע. אנחנו רוצים שתתחייבי. תתחייבי על שבועיים, אבל תתחייבי על משהו.

זה משהו שצריך להסגר מאוד בקרוב. רחלי, אנחנו לא רוצים להיות במצב שעוד חודשיים נקיים דיון ועוד פעם הדברים יהיו כך. אני מקווה שאם בעוד חודשיים נקיים דיון הוא יהיה ממקום אחר. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): אנחנו נקיים ככל שאנחנו נצטרך, וניכר כרגע שנצטרך. אין בעיה, בשמחה רבה.

התרבות והספורט): עוד שני דברים חצי פרוצדורליים.

אם כבר את אתנו בזום, לגבי נושא התקנות שהועלה בתחילת הדיון. יש המתנה לתקנות זמן קצר של 15 שנה, סליחה על הציניות, והובטח שוב שהם יגיעו אלינו במושב הזה. איפה התקנות עומדות? אני מצטערת, אני צריכה לבדוק, זה לא היה בנושאים שידענו שיעלו לדיון אז אין לי כרגע תשובה. אנחנו נעשה בדיקה ונוכל להתייחס. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): אני מבטיח שאנחנו הולכים

דבר נוסף, מכיוון שהוזכרו פה שמות של ילדים, אני אקריא חיסוי פרטים אישיים של דוברים בוועדה המיוחדת לזכויות הילד.

ישיבות הוועדה מוקלטות ומשודרות והפרוטוקול ושידור הישיבה יפורסמו באתר הכנסת. אני קובע כי לפי סעיף 120 לתקנון, ככל שתהיה בקשה או שיעלה הצורך, ימחקו מהפרוטוקול המפורסם לעיון הציבור פרטים מזהים של דוברים או של קטינים שעליהם דובר בדיון או חלקים מסוימים מתוך הדברים שנאמרו לפרוטוקול, ככל שהדבר נדרש, כדי להגן על עניינם של קטינים או ככל שהדבר נדרש לבקשת מי שהשתתף בישיבה, אם העמדת הפרוטוקול לעיון הציבור עשוי לגרום נזק לו או לזולתו. אני מניח שאתם מבינים שמכיוון שהוזכרו‏ שמות של ילדים, אנחנו צריכים לוודא שאם תתקבל בקשה, אפשר למחוק את זה מפרוטוקול הכנסת.

אנחנו עושים זאת כשצוות הוועדה מבקש ממני או מג'בארין. אני יכול להגיד שהשליש האחרון של הדיון הוביל אותנו למסקנות משמעותיות. אני מקווה שגם אותם מורים לילדים וילדות שנמצאים אתנו מרגישים את זה, וודאי גם נציגי העובדים.‏ תודה רבה גם למשרד החינוך שהייתם פה והצלחנו יחד בסבלנות להגיע לסיכום הדברים. רם, ברשותך אפשר רגע לנצל את הפורום הזה לכמה נקודות חשובות?

התרבות והספורט): אני אישית חייב חייב לצאת. נשמח לקבל התייחסויות בכתב.

אפשר להתייחס בכתב לכול. חלק מהנקודות כבר הועלו בכתב ולא ניתן להם מענה ויכול להיות שהפורום הזה באמת מתאים. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): מי מדבר? דניאל מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך. רם שפע (יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט): דניאל, אני מצטער אנחנו חייבים לסיים, אנחנו אחרי הזמן של הדיון וכולם תכננו ללכת, תפנה אלינו ואני מבטיח לך תשובה. חבל שאמרת את זה בסוף. אורלי, רצית לומר משהו? אני רוצה לומר משהו שלא קשור לדיון, רק הערה כי זה נורא חשוב להמשך הדיון שהיה אתמול. דניאל, סליחה, זה רק בגלל מגבלת הזמן. תעביר לנו בכתב ונתייחס לזה ברצינות.

רם, משרד הבריאות מממן גם השנה חיסון בתרסיס נגד שפעת לתלמידי כיתות א' עד ד'. יש כמיליון חיסונים כרגע שמאוחסנים וממתינים לתלמידים. בדרך כלל כשיש בית ספר, פשוט מחסנים את הילדים במסגרת בית הספר. חייבים למצוא לזה פתרון מידי. יש רעיונות, להביא את הילדים בקבוצות למרחב פתוח. זה תרסיס, אפשר רסס וסע. יש מיליון חיסונים היום שמחכים לילדי כיתות א' עד ד'. אני מבקשת פנייה לשר הבריאות, למצוא לזה פתרון. יש רעיונות ואפשר לעשות זאת.

טוב שאמרת את זה. אנחנו נועלים את הישיבה, תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:42.